אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת - 22 במרס 2021, ט' בניסן התשפ"א. הצעת תקנות סמכויות מיחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 15), התשפ"א. מי נותן לנו הסברים מה קרה לנו במדינה? מה אתם רוצים מאיתנו? היה פסק דין

בית המשפט העליון בנוגע למכסה. בהתאם לפסק הדין בוטלה המכסה של 3,000. למה? את יכולה לתת את הרקע? יש קושי במכסה מכל מיני סיבות. חלקן קשורות לחזרה של אזרחים בכלל לישראל וחזרה של אזרחים בפרט לפני הבחירות, וחלקן קשורות

שלא נעשה למשך זמן מספיק או מוקדם מספיק. לא התייחסו לעמדת משרד הבריאות? לחששות? החששות הוצגו בדיון.

בית המשפט קבע שבעת הזאת - - אני יודע שהוא קבע. בתשתית העובדתית הזאת זה לא שכנע. רננה, האם היום אתם יכולים לקבוע מכסות על ידי הסלוטים? באופן כללי, אדוני, הקיבולת של שדה תעופה תמיד מוגבלת. גם בשנת 2019 היא הייתה מוגבלת. נכון לשבוע הקרוב יש כ-30 טיסות שנוחתות ממגוון יעדים בעולם, ללא מגבלת - - אני מבין איך עובד שדה תעופה. בוא נאמר שבית המשפט קבע שקביעת המכסה לא נעשתה כפי שצריך ולכן צריך לבטל אותה. האם לפי אמות המידה שמשרד הבריאות מנחה אתכם לפעול על פיהן כדי לשמור על בריאות הציבור, אתם מקצים x סלוטים, כשפועל יוצא מזה הוא כך וכך נכנסים? זאת המציאות?

נכון להיום לא ניתן לאפשר את כל הטיסות. אז למה בכלל קבעתם מכסות? הסיבה העיקרית שבגללה הגענו לשלב האחרון בבית המשפט העליון היא לא הקיבולת של נתב"ג, אלא כי רצו להכיל את כמות האנשים שצריך לאכוף עליהם חובת בידוד בית על ידי המשטרה באמצעות ביקורים בבית. אם אנחנו מדברים,

על 4,000 אנשים ביום, ב-10 ימים מדובר ב-40,000 אנשים. האם כדי לשלוט בסוגית הבידוד, במלוניות וכו', אתם מגיעים למסקנה שאפשר לאשר כך וכך סלוטים?

הסלוטים נקבעים בכפוף לעמידה במגבלות תו כחול בנתב"ג עצמו, כולל ביצוע הבדיקות, לא מעבר לכך. ומה אם משרד הבריאות, פיקוד העורף היו אומרים לכם: אנחנו מבקשים להגביל את זה בלי קביעה של הקבינט או של הממשלה? לא, זה מחוץ לגדר הסמכות. כמעט שנה אני מטיף פה לעצמי ולחברי הכנסת ואומר להם: רבותיי, משרד הבריאות קובע קביעות שאין לנו את הכלים לכפור בהם.

איזה כלים עמדו בפני בית המשפט, אני לא יודע איך הוא לקח סיכון לבטל את המכסה בלי להתייחס לחששות של משרד הבריאות. יכול להיות שאני החמרתי עלי ועל הציבור יותר מידי. נכון, נפלו ליקויים. גם אנחנו ידענו שנפלו ליקויים בתהליך קבלת ההחלטות של הממשלה בסוגיית הקורונה. גם אנחנו ידענו שההחלטות מתקבלות מעכשיו לעכשיו.

עמד בפני השופטים? גם לנו הייתה ביקורת, אבל לא התפרענו, אישרנו את התקנות כדי לשמור על בריאות הציבור. אני מציע שנתחיל להקריא את התקנות. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 15), התשפ"א-2021 בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4, 12 ו-23 עד 25 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן החוק), ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה: תיקון תקנה 1א1. בתקנה 1א לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), התשפ"א-2021 (להלן התקנות העיקריות) תקנות משנה (א) עד (ג) יימחקו, בתקנת משנה (ד) פסקה (1) תימחק, בפסקה (3), המילים "של טיסה

בתקנת משנה (ז) ההגדרות "טיסה ציבורית" ו-"עולה" יימחקו.

הדבר העיקרי שהניע פה את התיקון זה מחיקת המכסה של ה-3,000 בתקנת משנה (ד)(1). בעקבות המחיקה של המכסה אין צורך בתקנות (א)

מכיוון שאנחנו לא מגבילים את הטיסות הפרטיות, הסלוטים צריכים לקחת בחשבון גם את הטיסות הציבוריות וגם את הטיסות הפרטיות. חשבנו שההגבלה על כיוון אחד של טיסת מטען ועל כיוון שני של טיסת נוסעים אינה נדרשת. זאת אומרת, טיסת מטען שבאה עם מטען יכולה לחזור עם נוסעים,

לגבי ההוראות שכן השארתם בתקנה הזאת - ההוראה לגבי סמכות שר הבריאות להורות על ביטול טיסה אם קיומה יוצר סיכון של ממש לבריאות הציבור, וההוראה בתקנת משנה (ח) שמחריגה מצבי חירום בטיסה וטיסות לפינוי חירום רפואי

בכוונת מכוון הן הושארו? לגבי היכולת של שר הבריאות לבטל טיסה במקרה שיוצרת סיכון לציבור כמובן שזה בכוונה. לא נעשה שימוש בסמכות הזאת עד עתה.

יש פתאום איזו תגלית ספציפית על מדינה מסוימת שיש בה איזה סיכון מיוחד, יכול להיות שלא יהיה זמן לתקן תקנות, יהיה צורך לבטל טיסה. כמובן שאם ירצו לבטל לחלוטין את הקו בין אותה מדינה, לאורך זמן יהיה צריך תיקון. זאת סמכות פרטנית לגבי טיסה מסוימת. היא נדרשת גם עכשיו. וההחרגה עדיין רלוונטית?

חושבת שכן. אנחנו מייצרים מצב אבסורדי של אזרחים סוג ב' במדינת ישראל, שאלה החיילים הבודדים שנמצאים פה ולא ראו את המשפחה שלהם מעל לשנה. אנחנו עדיין מוצפים במאות בקשות. עדיין לא נמצא פתרון כדי שחיילים בודדים שחוסנו בשני חיסוני "פייזר" יוכלו להיות עם הוריהם בסדר. אני מבקשת ממך, אדוני היושב-ראש, לדעת מתי מתכוונים להחזיר את המתווה שנוצר לפני סגירת השמיים. אני לוקח את האתגר,

אם ההיגיון האפידמיולוגי אומר שאזרחים ישראלים לא מכניסים ווריאנטים, כנראה שיש איזה משהו. אני סומך על שופטי בית המשפט העליון, על 11 שופטים שלקחו בחשבון, שהתייעצו עם רופאים מומחים. כנראה שסתם חרגנו במשך שנה שלמה ואישרנו תקנות כאלו ואחרות. כשלנו בהבנה של ההיגיון האפידמיולוגי לאורך כל הדרך, בבקשה מהמשרדים לייצר את ההיגיון עבורנו. ישבו פה חברי כנסת עם טענות לא קלות. ידענו שהתהליך שהממשלה מקיימת, שההחלטות שהקבינט מקבל בסופי שבוע, זה לא התהליך הכי מושלם, אבל אמרנו,

אנחנו מאשרים את זה. חירום הפסיק להיות חירום אחרי יותר משנה. בסוף הדיון נתייחס לסוגיה. בואו נמשיך להקריא. תיקון תקנה 32. בתקנה 3 לתקנות העיקריות, פסקה (2) תימחק. התיקונים עכשיו הם תיקונים שקשורים לביטול חובת

במקומות עסקיים, במקומות

התיקון שהקראת עכשיו נוגע לתקנה 3 שעוסקת באיך חלות תקנות הגבלת הפעילות, התקנות הכלליות שנוגעות בין היתר לתפוסה מותרת במקום ציבורי או עסקי שפתוח לציבור. זאת ההוראה היחידה שעכשיו תיוותר בתקנות האלו, בתקנות התעופה. בפסקה (3), שהיא היחידה שתישאר, כתוב: "על אף האמור בתקנה 9(ב)(1) לתקנות הגבלת הפעילות".

בתקנות הגבלת פעילות. התקנה היום קובעת שמנכ"ל משרד הבריאות רשאי להתיר לרשות שדות תעופה להציב שולחנות וכיסאות במתחם אכילה משותף, לאפשר ישיבה בתנאים שיורה עליהם. האם יש איזה שהוא שינוי בהוראות האלה שנותן משרד הבריאות לרשות שדות התעופה לאור הפתיחה של המשק וההקלות הרבות שאנחנו שומעים שמאושרות? אכן התקנות מאפשרות למנכ"ל משרד הבריאות לפתוח אזורי ישיבה, מה שנקרא food court. בעבר אישרנו את זה, אבל לאור הסגירה העניין הזה ירד. אם במרחב הפתוח פתחנו את המסעדות, למה צריך משהו מיוחד לשדה התעופה? אנחנו לא מסבים את האזור למסעדות סגורות שאליהן אתה יכול להיכנס רק אחרי שהזמנת מקום או הצגת תו ירוק. נתב"ג דומה יותר לקניון שיש בו אזור הושבה, אזור הסעדה שפתוח לכל דיכפין. האזורים האלה, למיטב הבנתי וידיעתי, טרם נפתחו בארץ. אזורי ההושבה בקניונים נפתחו? אזורי ההושבה לא נפתחו בקניונים. תיקון תקנה 63. בתקנה 6(א)(2)

פסקת משנה (ב) תימחק. מה זה פסקת משנה (ב)? זה גם קשור למדידת חום. תיקון תקנה 174. בתקנה 17(א)(3) לתקנות העיקריות, פסקת משנה (ב) תימחק. פה מדובר במדידת חום לצוות. כל סוגיית החום בוטלה?

תיקון תקנה 185. בתקנה 18(א1) לתקנות העיקריות בפסקה (1), במקום "8" יבוא "6"; בפסקה (2),

זה תיקון טעות.

יש מספר דלפקים שצריך לפתוח לצ'ק-אין כדי שהצ'ק-אין לא יהיה עמוס. אם המטוס יותר גדול צריך יותר דלפקים - 8, ואם המטוס קטן יותר צריך פחות

הוועדה

הכלל הזה בתיקון מס' 5 ב-6 בינואר 2021. מה שהוועדה אישרה הוא מה שהתכוונתם אליו במעל 200 מושבים במטוס צריכים להיפתח שמונה דלפקים, ובמתחת ל-200 מושבים צריכים להיפתח שישה. אנחנו מבינים שהייתה טעות במהלך הפרסום. איך נתב"ג פעל עד כה? אנחנו גם חשבנו שתיקנו את זה, אבל בפועל לא ראינו פרסום של זה. כנראה שהייתה איזו שהיא טעות בפרסום. ביטול תקנה 226. תקנה 22 לתקנות העיקריות בטלה. זה עוד פעם חום, רק הפעם של נוסעים לפני המראה. תיקון תקנה 417. בתקנה 41 לתקנות העיקריות, במקום "ז' בניסן התשפ"א (20 במרס 2021)" יבוא "ט"ו בניסן התשפ"א (28 במרץ 2021)". למה לא הארכתם את התקנות העיקריות? האם לא חשבתם שאת כל המסגרת הזאת של תקנות הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות לא צריך להאריך לתקופה ארוכה יותר? זאת הייתה ההחלטה של הממשלה.

רצו לראות את היישום בשטח. של כל התקנות? של כל הסט הזה של התקנות? של התקנות, ואת היישום של פסק הדין. זאת הייתה ההחלטה שהתקבלה. אתם מבקשים לבטל את תקנה 22, את החובה שמפעיל אווירי ימדוד חום בסמוך לעלייה במטוס, אבל לא ביטלתם את העבירות הפליליות שחלות על אי מדידת חום ועל אי דיווח של שדה התעופה לגבי העניין הזה. כמובן שזאת טעות.

איפה זה אמור להיות מתוקן? במשטרה מודעים לזה שאין את החובה הזאת, לכן הם לא יתייחסו לעבירות האלו. אנחנו חושבים שצריך להקפיד להתאים את העבירות כאשר מוחקים הוראות או מתקנים הוראות מהותיות. הטעות הזאת תתוקן.

שזה לא ייאכף עד שהטעות לא תתוקן. זו אכן טעות שלא ביטלנו את העבירות הפליליות,

לזכור שכשהתקנה בטלה גם העבירה הפלילית בטלה. אם בעלי תו ירוק,

מי שביצע בדיקות מידיות,

מה ההצדקה להשאיר את מתווה הכניסה לנתב"ג של מקבלי פנים ושל מי שבא לסייע לנוסעים שבאים לארץ?

עד סוף השבוע הקודם לא היה שיפור מאוד גדול. אני רואה שאתמול נחתו 3,700 אנשים, שזה שיפור גדול. בקיצור, כן יש שיפור. אישור הסרת מגבלת היעדים תרם, לפי הבנתי, להגדלת ה-capacity של האנשים, לא רק של הטיסות. מבחינת הנוסעים הטרמינל הוא טרמינל ירוק. לא יכול להיכנס אדם לטרמינל אלא אם כן הוא

מחלים או עבר בדיקת PCR ב-72 השעות האחרונות. באופן לא הגיוני דווקא עובדים שהם לא מחוסנים, לא מחלימים ולא עברו בדיקת PCR כן יכולים להיכנס. ביקשנו מספר פעמים לשנות את ההוראה כך שהעובדים לא יסכנו אחרים, שהנוסעים לא יסכנו עובדים. אם הייתם מקבלים החלטה באופן עצמאי, מה היה קורה? אתה בוודאי מכיר את השיג ושיח המשפטי על אם נכון לקבל החלטה באופן עצמאי. מאחר וכל הגורמים הממשלתיים מסכימים שנכון לעשות את זה מבחינה בריאותית, אני לא מבין למה אי אפשר לקבוע את זה בתקנות. אני לא חושב שנכון לעשות את זה באפן חד צדדי. הנושא הזה על הפרק כבר יותר מחודשיים.

היה תלוי בי, אני חד משמעי בנושא הזה. אני מקבל הרבה נאצות על העמדה הזאת, אבל אני גאה בה.

שמי שלא מחוסן לא יסכן אותי ואת האחרים. יכול להיות שחבריי לא יסכימו איתי, אבל באמצעותך אמרתי את דעתי. אתמול הייתה פסיקה שאומרת שסייעת שלא חוסנה לא יכולה להיכנס לגן. כל כוונתי

שהממשלה חייבת לייצר את המנגנונים שמכירים במי שחוסן בשני חיסונים, ו/או לייצר מנגנון שיאפשר בדיקה סרולוגית למי שלא חוסן, ו/או לייצר מנגנון בידודי שלפחות ייתן את אותה זכות לחיילים בודדים לראות את הוריהם כפי שיש לשאר אזרחי מדינת ישראל. שמענו עכשיו את הסוגיה של העובדים. אני חושב שיש פתרון מאוזן יותר מאשר לוודא שהעובדים יהיו מחוסנים.

לנהל את הגבולות במדינת ישראל בצורה מקצועית. מה שבג"ץ אמר זה שאי אפשר לקבל החלטות שרירותיות. אני רוצה להגיד לכם מה המצב בעולם.

לדעתי, הוא גם יקרה אצלנו. הוא לא יקרה בגללי, הוא יקרה בגלל משפט ולחץ בינלאומי. מה שקורה היום זה שבית המשפט פותח את מה שמשרד הבריאות מצמצם. שדות התעופה בעולם מתנהלים קצת אחרת מהשדה

לא יכול להיות שאנשים מחוסנים יכולים לטוס ומה שמגביל אותם זה חוסר היכולת שלנו. אני חושב שאנחנו צריכים לנוע לכיוון מחוסנים, להגביל את מגבלת המרחק במשהו הרבה יותר מצומצם. ככה אפשר יהיה לייצר פה תעופה בחודש-חודשיים הקרובים. זה טוב לנו, זה טוב לתעופה, זה טוב למשק. אתמול קיבלתי פנייה מכעיסה על נוסעת שנאלצה לשלם 1,629 דולר לכרטיס באל-על. לא מדובר בטיסה טרנס-אטלנטית. אני חושב שבסוגיית הפקעת המחירים על ידי חברות התעופה בעת הזאת אסור להקל ראש. הוועדה הזאת באה לקראת חברות התעופה, במיוחד לקראת אל-על. אם אני אשמע עוד פעם על מקרה כזה, אני לא אהסס לצאת בקריאות חמורות כפי שקראתי. אסור לנצל את המצב הזה.

כמעט גובל בפשע להפקיע מחירים בתקופה כזאת. אנשים לא מטיילים בעולם בעת הזאת. אותה אישה נאלצה לעשות את המסלול שהיא נדרשה לעשות בגלל צרכים אישיים. מי אמור לבדוק את זה, רננה? זה אכן נשמע המון המון כסף, אבל אני לא מכירה את הפרטים. מכתב חריף יצא אליכם ואל מי שאמור לעסוק בהגנת הצרכן. אין פיקוח על המחירים של כרטיסי טיסה, חוץ מלקו לאילת. התחרות שהייתה מאוד עזה, ונראה לי שהולכת להתחדש, אמורה להיות הערובה למחירים סבירים. תיקחו בחשבון כשאתם מחלקים קווים ומסלולים שחברות התעופה מנצלות את זה לרעה. טוב שהאזרחים ידעו את זה ויעשו איתן חשבון. אני לא מכירה את המקרה. אנחנו נשלח לך. אנחנו נבדוק את זה. כמו שרננה אמרה, אנחנו פועלים בסביבה תחרותית. כל הסביבה שלכם צריכה להיות רגועה. אני מקבל פניות על אצבע קלה בסכסוכי עבודה, בשימועים כאלה ואחרים לוועדים.

עכשיו ערב חג, תקפיאו, גם ככה המצב לא הכי מזהיר. תקפיאו, תאטו את הקצב, כי אנחנו ניכנס לסוגיות האלו. אם יש ויכוח עם ועד העובדים - שימוע לא היום. אני אפנה אלייך את הפנייה בנוגע להפקעת המחירים.

תחילתן של תקנות אלה ביום "ח' בניסן התשפ"א (21 במרס 2021)". הממשלה, ובצדק, הרשתה, פתחה, שחררה, וגם החיסונים עושים את שלהם. יש מצבים הומניים קשים. נכון שההחלטה כרגע היא החלטה מושכלת לגבי אזרחים ישראלים

מאחר ויש מקרים של אזרחים ישראלים שההורים שלהם, הילדים שלהם או הסבים שלהם הם

אני חושב שכדאי שתשחררו למינהל האוכלוסין לקבוע איזה קריטריון. אדוני היושב-ראש, כבר יש. אנחנו כבר הרחבנו את הקריטריונים, הם רק צריכים לחזור למה שהיה. מתי הרחבנו את הקריטריונים? לפני הביטול של הכל ב-25 בינואר הרחבנו את הקריטריונים כדי לאפשר ביקורים לחתונות. איפה? למי? מי קבע את הקריטריונים? רשות האוכלוסין. כבר היו קריטריונים שאפשרו לחתונות, לבריתות, להלוויות, לעולים שיולדים בארץ, לחיילים בארץ, לבנות שירות. הכל בוטל עם סגירת השמיים. לא החזירו את החלק הזה. אני מבקש להחזיר את זה, לאפשר. אני אפנה למינהל האוכלוסין. נקרא למינהל האוכלוסין לחדש את אותן הקלות למקרים ההומניטריים האלה. אנחנו מקבלים עשרות פניות. אני מאמין שמינהל האוכלוסין יידרש לחוות הדעת של משרד הבריאות.

מייצרים אפליה בין אזרחי מדינת ישראל. אנחנו נוציא את זה בסיכום. מי בעד אישור התקנות, ירים את ידו?

אין מתנגדים, אין נמנעים, תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:15.